שלום, בוקר טוב. היום יום שני, כ"ג בסיון התשפ"ג 12 ביוני 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות של הכנסת. על סדר היום: 1. הצעת החוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), התשפ"ב-2022. 2. הצעת חוק הסדר העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות), התשפ"ג-2023, של חה"כ אימאן ח'טיב יאסין. 3. הצעת חוק הסדר העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות), התשפ"ג-2022, של חה"כ אחמד טיבי - הכנה לקריאה שנייה ושלישית. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008 מסדיר את העיסוק בשמונה מקצועות הבריאות, קובע הוראות שיחולו על כללי המקצועות המוסדרים וגם מנגנונים משותפים שיחולו על כל מקצוע בנפרד בהתאם לאורגנים הרלוונטיים לאותו מקצוע. מתי חוקק החוק לראשונה? 2008. מי חוקק אותו? חבר הכנסת אחמד טיבי. החוק קובע הוראות שונות בעניין התנאים לקבלת תעודה, חובות על בעל התעודה, מרשם,

ועדות מייעצות, אתיקה מקצועית ועוד. בהצעת החוק שלפנינו מוצע על ידי משרד הבריאות, יוזם החוק, וכן בהצעות החוק הפרטיות שצמודות אליה, להסדיר בחוק שני מקצועות בריאות נוספים על בסיס התשתית המשפטית הקיימת: עוזר רופא ודימותן רפואי. בנוסף לכך, מוצע להסמיך אח או אחות מומחים לתת מרשם תחילי, וזאת מעבר לסמכותם לתת מרשם המשכי למטופלים. הצעת החוק שלפנינו היא הצעת חוק חשובה ומרכזית - אני לא אגזים אם אומר ששנים מערכת הבריאות מחכה ומצפה לחקיקתה. מעת שנכנסתי לתפקיד כיושב ראש ועדת הבריאות, נחשפתי באופן אישי ולמדתי על החשיבות שיש בהסדרת מקצוע עוזר רופא אשר תביא עמו תוספת לצוות רפואי ותסייע בהפחתת עומסים, על החשיבות בהסדרת מקצוע הדימותן הרפואי שכיום הכשרתו לא כפופה להוראות הסטטוטוריות המחייבות. נבקש לשמוע וללמוד על כך בהרחבה ממשרד הבריאות. לפנינו מונחת הצעת חוק אחת הכוללת בתוכה שלושה נושאים, אך נקדיש בדיון הפתיחה היום ובהמשך לכל נושא ונושא פרקי זמן נפרדים על מנת שנוכל לצלול לעומקם של הסעיפים, לסלול לוועדה את נתיב החקיקה בצורה מיטבית, מעמיקה,

שתאפשר דיון ובירור בכל סעיף וסעיף, בכל הסדרת מקצוע ובכל מתן סמכות לביצוע פעולה רפואית. המטרה שלנו היא להעביר חוק טוב ומדויק הנותן מחד מענה למערכת הבריאות ומענה מיטבי ונכון למטופל שבקצה,

לא מתפשר על כלל המרכיבים הדרושים לשם הבטחה על טיפול מיטבי. אני מודה לכל המשתתפים הרבים שהגיעו היום, אני יודע ובטוח שלכולם חשוב להביע את עמדתם. אני מבקש תחילה לשמוע מד"ר ספי מנדלוביץ, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, על הצעת החוק על כל מרכיביה. נשמע את נציגת המ.מ.מ שהכינה עבור הדיון דוח מיוחד בנושא, וכמובן את היועצת המשפטית לוועדה. ד"ר ספי מנדלוביץ, בבקשה. בוקר טוב, תודה ליושב ראש. כבוד חברי הכנסת, באמת כולם פה מרגישים שזה בוקר חגיגי. הרבה מאוד זמן חיכינו לקראת ההשלמה של החוק החשוב הזה. אנחנו נתחיל עם הנושא של חוק עוזר הרופא. עסקתי לא מעט בנושא של קיצור התורנויות ובין היתר בעיסוק הזה צללתי לעומקה של מערכת הבריאות, למצוקות של המטופלים ולמצוקות של הרופאים. הנושא שעבר כחוט השני בהקשר הזה, מעבר לפתרונות שנוגעים לקיצור התורנויות, הוא הצורך המאוד משמעותי של הורדת העומס מהצוות הרפואי, מהרופאים, בשביל לצמצם את השחיקה שלהם ולהעניק למטופלים טיפול טוב יותר. כבר בהמלצות של הדוח הזה דיברנו על הצורך להאיץ את החקיקה של הדבר הזה, כשמול עינינו, מעבר לסוגיה המשמעותית של צמצום השחיקה וטיוב הטיפול, גם החירום שאנחנו צועדים אליו בהקשר של המחסור העצום ברופאים בישראל. באותו לילה שבו הגשנו את הדוח אני טסתי לארצות הברית, לכנס של נפש בנפש, ושם ביקשתי לשבת ולהיפגש עם PAs Physician Assistants או Physician Associate. מעבר לחוויה התיאורטית של הלימוד של הנושא הזה, נחשפתי באופן מעמיק לעשרות PAs בארצות הברית. ממש תוך מספר ימים עברתי הבנה הרבה יותר עמוקה של כמה המקצוע הזה הוא חיוני וקריטי. אני לא מאמין בפתרונות קסם, אנחנו מערכת מורכבת, אבל לפעמים יש דברים שהם באמת פתרונות אמיתיים וטובים. התחייבנו שנאיץ ונקדם את החקיקה.

בארצות הברית יש מאות PAs שמאוד רוצים לעלות לארץ. מקצוע ה-PAs בארצות ברית מוגדר כעמית רופא. כאן זה מוגדר כעוזר רופא. זה מקצוע מאוד מכובד

הברית. אותם אנשים רוצים לעלות לארץ, רק שבארץ אין להם מה לעשות. אנחנו לא מכירים במקצוע הזה בשביל לפתור את בעיות העלייה והקליטה של ישראל, אבל זה נותן איזו שהיא פרספקטיבה מאוד נוחה לדבר הזה. השנה הייתי שוב במדקס והגיעו 60 PAs מכל ארצות הברית כדי לשמוע. סיפרנו להם שהעברנו את זה קריאה ראשונה ואנחנו ממתינים להשלים את הדבר הזה. אחרי שהם שמעו שהמקצוע הזה עבר קריאה ראשונה ואמור להיות נדון במושב הקיץ, קיבלנו מידע על משהו כמו 200 משפחות שמתכננות עלייה בעקבות כך. אנחנו גם נרחיב איך זה קשור לתכנית ההכשרה שלהם.

ההורים שלי נשואים 50 שנה - אבא שלי בן 93 ואימא שלי בת 89. אני עדיין רופא פעיל, מומחה ברפואה דחופה ילדים. אתה חושב שאתה מכיר את המערכת, אבל רק כאשר אתה מטופל או בן של מטופל אתה באמת מכיר את המערכת. אימא שלי,

שברה כמו קשישים רבים אחרים את צוואר הירך בערב ראש השנה. מאז אני לא אותו בן אדם מבחינת ההסתכלות שלי על המערכת. פתאום דרך חוויות אישיות אתה מסתכל על דברים שצריך לתקן, על איפה אפשר לעזור. אימא שלי שכבה במחלקה אורתופדית במוסד מאוד מכובד במרכז הארץ אחרי שעברה ניתוח שהסתבך והסתבך והסתבך. שם הבנתי את הצורך של מקצוע ה-PAs. הרופאים במחלקה עושים איזה ביקור בבוקר ואז יורדים לחדרי הניתוח. גם המתמחים יורדים לחדרי הניתוח, כי בשביל זה הם באו להתמחות באורתופדיה, להתמחות בניתוחים. במהלך היום במחלקה, שזה מ-7:00 עד לחילוף התורנות, אין רופא. אני לא יודע אם מישהו נתקל במציאות הזאת, אבל זאת המציאות שנתקלתי בה. במהלך היום צריך להכין מכתבי קבלה ושחרור, צריך לחדש תרופות לכאב, צריך לחדש אנטיביוטיקה, צריך לחדש עירויים, צריך מישהו שירכז את הטיפול וידבר עם המטופלים. המתמחים רצו כל הזמן כדי להספיק את המשימות שלהם ואימא שלי נשארה בלי מענה. כשהיה צריך להחליף לה את האנטיביוטיקה דרך הווריד ואמרתי להם, "חבר'ה, בואו נשנה את זה לאנטיביוטיקה דרך הפה", לא היה רופא שיחדש את המרשם. למקומות האלה נכנסים ה-PAs, הם נותנים טיפול יוצא מן הכלל, טיפול מאוד מקצועי. הם נכנסים בדיוק לנקודות בהם צריך להוריד מהרופאים את העומס כדי שיוכלו להתפנות לעשות את מה שהם למדו כל כך הרבה שנים לעשות. מכיוון ש-PAs לא עושים תורנויות, הם יכולים לעבוד כל יום במחלקה, חמישה ימים בשבוע, ולשמור על רצף טיפולי. היו שלוש ועדות גדולות שעסקו בנושא. הייתה ועדה ב-2013 שהתחילה לייצר פיילוט של עוזרי רופא באזורים של חדרי המיון וקצת במחלקה לרפואה דחופה מבוגרים ורפואה דחופה ילדים. זה היה מקצוע שלא עבר בחקיקה, הוא עבר בוועדה לפעולות חריגות. מצד אחד, הם הראו את הפוטנציאל העצום במקצוע הזה, איך הוא מביא ערך, כמו בקורונה שהם הצילו אותנו, ומצד שני, הם הראו את המגבלות של המקצוע אל מול העדר חקיקה נכונה, את כל חוסר ההסדרה של הדבר הזה, מה שגרם למתחים מול הסיעוד שאמר שהמסגרת של החוק לא ברורה ורק כשנסדיר את החוק יהיה בסדר. ועדה נוספת שהתחילה ב-2019 בראשות פרופסור יציב יצקה את הבסיס לדבר הזה. עם הקידום של הדבר הזה המל"ג מינה ועדה בראשות חבר פרופסור הרשקו, ועדה שבכוונה היא לא של משרד הבריאות, היא ועדה חיצונית. המטרה של הוועדה הייתה לכתוב את הסיליבוס של התואר השני. לפי התכנית הזאת אתה עושה Pre-Med, הכנה לרפואה בכל מיני מקצועות, ואז אתה עושה תואר שני שהוא הרבה יותר קשה מתואר שני רגיל. הוועדה הזאת למרות שלכאורה הייתה ועדת סיליבוס, הייתה ועדה הרבה יותר עמוקה, כי כשאתה קובע סיליבוס למקצוע שהוא חדש, אתה צריך לשאול את עצמך,

מה הגבולות של המקצועות, מה התפקידים של המקצוע". הוועדה הזאת ישבה על המדוכה, שמעה את טובי המומחים, נפגשה עם ההסתדרות הרפואית, עם האחיות, עם הרופאים, והגיעה למסקנות - אני מקווה שהן יפורסמו בעוד שבוע או בעוד שבועיים. מה שאני יכול לומר זה שהוועדה הזאת אימצה את המודל הצפון האמריקאי, את אותו מודל שאנחנו ראינו בארצות הברית וחשבנו שהוא הכי יעיל, הכי מתאים למערכת הבריאות.

כמשרד הבריאות אנחנו טוענים שצריכים להטיל קצת מגבלות על המודל הצפון אמריקאי. הרופאים בישראל מאוד שחוקים. המתמחים, שזה סקטור שמאוד ירוויח מעבודת ה-PAs, הוא הכי שחוק, גם בממדים לאומיים, וצריך לתת לזה פתרון. הפתרון אל מול מצוקת הרופאים האדירה שנכנסים אליה לא יכולה להיות רק בלהביא עוד רופאים, כי פשוט אין לנו עוד רופאים. ה-PA הוא לא חליפי לרופא. דוח ה-OECD מדבר על מצוקת הרופאים ועל כך שאנחנו צריכים לייצר פתרונות מקוריים, חכמים, פתרונות ורטיקליים שידעו להוריד את העומס מהרופאים כדי לאפשר להם להתרכז בעבודה שלהם. אני חושב שהמדינה עברה כאן תהליך בעקבות הקורונה. האם פעם מישהו היה מאמין שנעשה טיפולים בטלמדיסין בכזה היקף? דברים מאוד מאוד השתנו, אנשים הבינו את העוצמות, הבינו שלא הכל בנוי רק על סקטור אחד. האנשים האלה בקורונה, למרות הסמכויות המוגבלות שלהם, ממש החזיקו את חדרי המיון, ממש הצילו אותנו. עמית רופא אינו תחליף לרופא. המטרה של עמית רופא היא לגעת בנקודות שהן לא הייעוד של הרופא כך שגם הרופא מרוויח וגם המטופלים מרוויחים. העיקרון בארצות הברית ובארץ הוא עיקרון של האצלת סמכות מהרופא לעמית רופא. אני, תיאורטית כמובן, יכולתי ביום הראשון שלי כרופא להיכנס לחדר ניתוח, לפתוח מוח של מישהו ולעשות מה שאני

הגבלה נוספת שביקשנו היא לשני תחומי מומחיות, לשני תחומי עיסוק של עמית רופא, וזה להבדיל מארצות הברית. אחד הדברים שלא מצא חן בעיני כשהייתי בארצות הברית זה מה שקורה בקהילה, היכולת של עמית רופא לפתוח מרפאות עצמאיות בקהילה. זה לא משהו שהוא נכון לישראל, לכן מיוזמתנו ביקשנו להגביל את הדבר הזה. עמית רופא לא יוכל לפתוח מרפאה ולהעסיק תחתיו את הרופא שנותן לו את ההרשאות, כי הדבר הזה ייצור איזה שהוא ניגוד עניינים שעלול,

לפגוע במקצועיות. יש הרבה מאוד יתרונות מוכחים למקצוע הזה. בספרות המקצועית נכתבו מאות אם לא אלפי מאמרים על היתרונות של המקצוע הזה, על הבטיחות שלו. אורן ברקוביץ, בקשה. איפה יש בעולם חוץ מארצות הברית? יש 18 מדינות בעולם שפיתחו עוזר רופא במודל האמריקאי,

זה ייקח זמן, אבל זה הכיוון. PA זה מקצוע שקיים כבר מעל 55 שנים. בארצות הברית הוא התחיל ב-1967 באוניברסיטת Duke בצפון קרולינה, זאת על מנת לסגור פערים לרופאים שהיו

כמו במקומות מרוחקים,

בערים הגדולות, בשכונות ובמקומות שיש חוסר כוח אדם מקצועי יש סיכוי יותר גבוה לעוזר רופא. איפה שהמצב הכלכלי נמוך, איפה שיש פחות גישה לטיפול, שם הסיכוי יותר גבוה שייכנס עוזר רופא. חלק מהחזון של המקצוע ושל אלה שנכנסים לקריירה זה לתת טיפול ולהיות מענה לפערים האלה. המחקרים מראים שאיפה שנכנס עוזר רופא האיכות של שירותי הטיפול ושירותי הבריאות עולה - יש יותר פרודוקטיביות, יש יותר שביעות רצון, בטיחות הטיפול יותר גבוהה. מטופלים בסקרים אומרים שכשיש עוזר רופא זמן ההמתנה שלהם לתור יורד משמעותי ושביעות הרצון שלהם מהטיפול של עוזר הרופא מאוד מאוד גבוהה. מעל 90% מאנשים אומרים שהם מאוד מרוצים מהטיפול שהם מקבלים מעוזר רופא. גם שביעות הרצון בצוות הטיפולי עולה. כשעוזר רופא נכנס לצוות טיפולי, כמו במחלקה בבית חולים, שביעות הרצון של האחיות עולה, שביעות הרצון של הרופאים עולה. אחיות מדווחות בסקרים שהן מעדיפות לעבוד בצוות עם עוזר רופא מאשר עם מתמחה, וההנחה של זה היא כי מתמחים מאוד עמוסים בכל מיני דברים, הם לא נשארים באותו מקום. עוזר רופא נמצא קבוע, תמיד שם, תמיד נגיש, תמיד אוזן קשבת לצורך של המטופלים והצוות הרפואי. עוזרי רופא עובדים מצוין עם רופאים. המקצוע בנוי כצוות בין עוזר רופא לרופא ולשאר הצוות הרפואי. עוזר רופא עובד במתכונת של דלגציה. מדינות בעולם שפיתחו עוזר רופא משתמשות במודל הזה של דלגציה, נותנות לרופא את האפשרות להחליט על הסמכויות של העוזר רופא ברמת הפרט. בארצות הברית, כפי שהזכרתי, יש 50 מדינות, יש 50 חוקי בריאות, כאשר החוק בכל מדינה אומר שלעוזר רופא מותר לעשות מה שבסמכות של הרופא שהוא מחובר אליו בהסכם. החוק שם לא מגדיר את הסמכויות לפרטי פרטים, אלא אומר שהסמכויות צריכות להיות בין עוזר הרופא לבין הרופא שמחובר אליו והמחלקה שהוא מחובר אליה. כל עוזר רופא שעובד במחלקה מסוימת חותם על הסכם בינו לבין הרופא והמחלקה על הסמכויות שיש לו, כשעוזר רופא חדש מקבל פחות סמכויות וכל שנה החוזה שלו מתחדש. ככל שעוזר הרופא עולה במקצועיות שלו, כך הוא יכול לקבל סמכויות נוספות, וזה עובר גם אישור ועדה של בית חולים. בדרך הזאת עוזר רופא יכול לעבוד ברמה הכי גבוהה שהחוק מאפשר לו כדי לתת את המענה ואת הטיפול הכי טוב. עוזר רופא הוא מאוד מקצועי, כפי שציינתי, הוא קיבל הכשרה ברמת תואר שני, יש לו 2,000 שעות של ניסיון בשדות הקליניים בתוך ההכשרה שלו. ההשגחה של הרופא היא לא השגחה ישירה, מה שאומר שהרופא צריך להיות נוכח במקום אבל לא צמוד אליו. הרופא לא מסתכל מעבר לכתף שלו, הוא פשוט נמצא. עוזר הרופא נמצא בחדר אחד עם מטופל, הרופא בחדר אחר עם מטופל אחר, כאשר אם יש צורך באיזו שהיא התייעצות או שאלה, עוזר הרופא יכול לגשת לרופא. אם אין צורך בהתייעצות או בשאלות, כל אחד ממשיך בתפקידים שלו. לקראת הדיונים בהצעת החוק הכנתי סקירה משפטית משווה בנושא הסדרת המקצוע של עוזרי הרופא. במסגרת המסמך התבקשתי להתמקד בכמה סוגיות,

ההכשרה והרישוי הנדרשים לצורך העיסוק במקצוע, הפיקוח על עוזרי הרופא והסדרה של תחומי

מדינות נוספות שנזכרות הן מדינות שפיתחו בשנים האחרונות הסדרים שונים לעיסוק במקצוע, כמו קווינסלנד שבאוסטרליה, כמו הפרובינציות מניטובה וברנזוויק בקנדה וכמו הולנד. לפני שאגע בהסדרים החקיקתיים בנוגע לפיקוח ותחומי העיסוק, אני אתחיל בסוגיות ההשכלה, ההכשרה והרישוי שלגביהם אנחנו יכולים לראות שיש דמיון בין ההסדרים במדינות השונות. לגבי השכלה והכשרה, ברוב המדינות נדרש תואר ייעודי, ראשון או שני כתנאי לקבלת רישיון. בדרך כלל נדרשת גם השלמת לימודים בתחום מדעי הרפואה לפני כניסה לתכנית הלימודים לעוזרי רופא. חלק מהתכניות עשויות לדרוש גם ניסיון קודם, פרקטי בעולם הרפואה. הרבה חובשים, פרמדיקים ואחים מוסמכים מגיעים. לגבי רישוי, המדינות השונות, ובמיוחד בארצות הברית, מגדירות את המורשים לעסוק במקצוע כמי שמחזיקים ברישיון. הדרישות למתן רישיון משתנות ממדינה למדינה, אבל אנחנו יכולים להצביע על דרישות משותפות בכל המדינות בארצות הברית, שזה סיום תכנית לימודים מוכרת ומעבר בחינות הסמכה. לגבי דרישות פיקוח ותחומי עיסוק, אנחנו יכולים לראות שבמדינות שבהן מתמקדת הסקירה, שזה בארצות הברית בפרט וביתר המדינות בכלל, יש מנעד רחב של הסדרי חקיקה, החל מחקיקה מפורטת וקשיחה שממש נכנסת לרזולוציות, מגדירה את רמת הפיקוח והדרישות מבחינת תחומי העיסוק, וכלה במדינות שבהן החקיקה מאפשרת אוטונומיה נרחבת יותר לעוזרי הרופא ומותירה שיקול דעת למוסדות הרפואיים. אני אתחיל בארצות הברית. אתם יכולים לראות שבארצות הברית המקצוע מוסדר בעיקר ברמת החקיקה המדינתית - יש חוק מרכזי שמסדיר את המקצוע בכל מדינה ומדינה וגוף שאחראי על הסדרת המקצוע. דוגמה לרגולציה מפורטת וקשיחה בנוגע לפיקוח אנחנו יכולים לראות בקולורדו, שם יש הסדר חקיקתי שממש מכתיב כללים רגולטוריים לפיקוח על עבודת עוזרי הרופא ולתיחום הפעולות שהם מורשים לבצע. בהתאם לחקיקה שם דרישות הפיקוח משתנות כנגזרת ממספר שנות הניסיון והולכות ומצטמצמות באופן מדורג. אם אני אדגים באמצעות הוראה ספציפית, אז החוק בקולורדו קובע שעוזר רופא מתחיל עם פחות משלוש שנות ניסיון יידרש תחילה ל-160 שעות פיקוח על ידי רופא מפקח ראשי שנכח פיזית במקום ולמפקח משני שיספק לפחות 40 שעות פיקוח, שזה רופא אחר שלא מוצמד לעוזר הרופא כעוזר מפקח. לאחר השלמת 160 שעות עבודה על המפקח הראשי לבצע הערכת כשירות, להתוות תכנית פיקוח להמשך, מה שבדרך כלל נועד לעקוב אחרי ההתפתחות המקצועית של עוזר הרופא. הוראות דומות אנחנו יכולים לראות שחלות גם במקרה שחל שינוי ממשי בתחום העיסוק של עוזר הרופא, עם שינויים קטנים בפרקי הזמן הנדרשים, 80 שעות פיקוח במקום 160 ו-20 שעות פיקוח על ידי מפקח משני, התווית תכנית פיקוח אחרי חצי ושנה ופעם נוספת לאחר שנה. לגבי עוזר רופא של למעלה משלוש שנים, החוק קובע שלא תידרש נוכחות פיזית של אותו מפקח אלא שעוזר הרופא יידרש לעבוד לפי הסכם פיקוח בינו לבין המפקח הראשי. ההסכם הזה צריך להתייחס,

לתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות, דרכי הטיפול ופרוטוקול ייעודי להתייעצות עם רופא חלופי כשהרופא המפקח הראשי לא זמין להתייעצות. כשאת אומרת "לא צריך רופא נוכח", האם את מתכוונת ללא נוכח פיזית בפעולה או לא נוכח במחלקה? במקום, יחד איתו. מה המשמעות של קבלת ההחלטות? הוא צריך להתייעץ עם הרופא המפקח הראשי לא בנוכחות צמודה אליו פיזית. הסמכה ישירה. יש הסכם שקובע את הפעולות ואת ההחלטות הרפואיות שהוא יכול לקבל, כאשר זה נקבע ברמה

ההסכם נקבע ברמה הפרטנית, ברמת הצוות הרפואי והרופא המפקח, ברמת המוסד הרפואי. אנחנו רואים שיותר ויותר מדינות הולכות לכיוון שמשקף את המודל שמציע הארגון היציג של עוזרי הרופא בארצות הברית. לאור הניסיון הנצבר שם, הולכים יותר כיוון של מתן אוטונומיה נרחבת ופחות דרישות פיקוח. אם מחר יש לו ויכוח עם

למי הוא פונה? הוא כפוף לרופא המפקח. האוטונומיה נשארת ברמת המוסד הרפואי. מה סולם הקידום שלו? הוא נשאר עוזר forever? הוא יכול לעבור מתחום לתחום. נצטרך לראות מה קורה אם אחרי כמה שנים מחליט עמית הרופא להיות רופא, מה הוא צריך להשלים, כמה לימודים הוא יצטרך להוסיף. יכול להיות שאם היום לימודי הרפואה הם שש שנים, אולי יספיקו לו ארבע. כרגע אנחנו צריכים להסדיר את הנושא של עוזר הרופא, מה המקצוע עצמו עושה. שזה לא יהפוך לסוג של עוזר שדואג להביא את הארוחה. לא, אנחנו מגדירים את זה בחוק מול משרד הבריאות. במשרד הבריאות מסתכלים על זה כמצבת כללית, לא כתחליף לרופא. היום קיימים בחדרי מיון עוזרים לרופאים. אמנם הם נמצאים באיזו תקרה מסוימת ויש להם הגבלות לפעולות שהם יכולים לעשות, אבל זה דבר שעוזר ומקל בחדרי המיון. המעמד שלהם ספציפית זה משהו שהוגדר בתקנות,

עבודה אינדיבידואלית שצריכה להיות מאושרת על ידי ועדה רפואית של המוסד הרפואי הרלוונטי, כשהמדריך ממליץ שעד לאישור תכנית העבודה עוזר הרופא יפעל תחת תכנית עבודה זמנית שבמסגרתה הרופא המפקח יקבע מה היא מידת הפיקוח הנדרשת בהתאם לכישורים של עוזר הרופא. גם בקווניסלנד בדומה לקולורדו אנחנו רואים שיש התייחסות מפורטת לרמות הפיקוח, רק שכאן מי שיחליט על משך הזמן של כל אחד מהשלבים זה הרופא המפקח ברמה הפרקטית, לא החוק. המדריך הממשלתי מתייחס לשלוש רמות של פיקוח: פיקוח ישיר, פיקוח עקיף ופיקוח מרחוק. בפיקוח ישיר,

עד שעוזר הרופא ילמד להכיר את התפקיד ואת סביבת העבודה נדרשת התמחות פיזית ונדרש מתן הנחיות על ידי רופא מפקח. פיקוח עקיף מאפשר יותר פעולה עצמאית של עוזר הרופא, כשהפעולה כפופה להיוועצות עם רופא מפקח שזמין עבורו. פיקוח מרחוק, שזה מה שמאפשר אוטונומיה רחבה יותר, הוא כשהרופא המפקח סבור שעוזר הרופא מוכיח כישורים ומיומנות מספקים, ופה מדובר על קיום מפגשי פיקוח שכוללים סקירה מקדמית של תיעוד רפואי, לא את כל הפעולות שהוא ביצע. בעידן הפעולות הרובוטיות, הדה וינצ'י וכו', פעולה מרחוק זו גם פעולה פיזית מרחוק. שמעתי לא מזמן על איזה ניתוח שמישהו עשה להסרת גידול והרופא בחו"ל עקב עם מצלמה ואמר לעשות א',

צריך להתייחס רבות למשמעויות של פיקוח מרחוק. לגבי תחומי העיסוק של עוזרי הרופא בקווינסלנד באוסטרליה, המדריך הממשלתי מתייחס לכך שאלה יוגדרו במסגרת עבודה אינדיבידואלית שצריכה להיות מאושרת על ידי הוועדה הרפואית במוסד הרפואי. המדריך כולל גם המלצות לגבי פעולות שעוזר הרופא לא יהיה רשאי לבצע, כמו חתימה או אישור תעודת פטירה, חתימה על בקשות לביצוע בדיקה פתולוגית וכדומה. יצוין שגם במניטובה בקנדה היקף הפיקוח על עבודת עוזרי הרופא ותחומי עיסוקם מוגדרים במסגרת תכנית אינדיבידואלית, רק שבשונה מקווינסלנד שבה כאמור נדרש אישור של הוועדה הרפואית במוסד, במניטובה החוזה צריך להיות מאושר על ידי הגוף המקצועי שאחראי על הסדרת המקצוע בפרובינציה. מה לגבי תנאי העסקה? יש משהו בסקירה? הם בצד המשפטי של הפעולות. לא התייחסנו לזה בסקירה. הם בחנו את ההסדרים החקיקתיים. זה חלק מהתמונה הכוללת. במסגרת הסקירה התייחסנו לסוגיות שמניתי, שזה הפיקוח ותנאי הכשירות. זה ייבדק בנפרד. אני אדלג על הסדרי הביניים ואציג את וויומינג שהיא דוגמה למדינה שבמסגרת תיקון חקיקה מ-2022 הסירה דרישות רגולטוריות ביחס לממשק העבודה בין עוזרי הרופא לרופאים ויתר הצוות הרפואי. כיום היא מותירה שיקול דעת למוסד הרפואי בנוגע למידת שיתוף הפעולה - כמובן בהלימה לסוג העיסוק, ההשכלה והניסיון של עוזר הרופא ותחום העיסוק של הרופא המפקח. יש מדינות אחרות שגם מיישמות את הגישה הזאת שתואמת את ההמלצות של הארגון היציג, ה-AAPA בארצות הברית, ולגביהן קיימת דרישה חוקית להסדרת שיתוף הפעולה במסגרת נוהל פנימי, תקנה או הסכם כללי במוסד הרפואי. בוויומינג לא ראינו הוראה בעניין הזה. בהולנד ההסדר הוא יחסית גמיש. בחקיקה שם אנחנו רואים התייחסות לפעולות שדורשות פיקוח ישיר ולגביהן אין שיקול דעת לרופא המפקח בשטח, שזה הרדמה, שימוש בחומרים רדיואקטיביים וכדומה. אם אני אסכם את מה שנאמר, אז יש מנעד רחב בכל הנוגע לדרישות פיקוח ותחומי עיסוק. יש מדינות שקיימת חקיקה מפורטת שמבהירה רמת פיקוח ודרישות שונות, יש מדינות שמאפשרות אוטונומיה נרחבת יותר וגמישות שיקול דעת למוסדות הרפואיים, כאשר בכל הנוגע לדרישות ההשכלה וההכשרה יש דמיון בין המדינות. תודה רבה למרכז המחקר על העבודה המעמיקה והנפלאה. חבר הכנסת אחמד טיבי, מציע ההצעה הפרטית, בבקשה. תודה רבה לעדי על ההצגה של עבודת המ.מ.מ. הצעת החוק המקורית של הסדרת העיסוק במקצועות רפואיים עברה ב-2008. זאת הייתה הצעת חוק שלי שבאה לתקן לקונה שהצביע עליה בית המשפט העליון, או שבעטיה אנשים שסיימו את ארבעת המקצועות הראשונים שהעברנו, שזה מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ותזונאי, לא יכלו לעבוד במקומות רשמיים כמו בתי חולים, קופות חולים. החוק סגר את הלקונה הזאת ועזר לאלפי אנשים להשתלב במקומות לאחר מכן. אחר כך התווספו עוד נושאים לחוק הזה, עוד מקצועות שהוסדרו, והיום אנחנו עומדים מול הצעה והצעות חדשות. יש את ההצעה של עוזר רופא ואת הסדרת העיסוק במקצוע הדימות, ואני בעד ההסדרה שלהם. אין ספק שעוזר הרופא יעזור לרופא ויעזור למטופל ולמערכת, כי לפי הנתונים של ה-OECD ישראל היא בתחתית הסולם של מספר הרופאים ביחס למיטות. יישאלו בהמשך שאלות לגבי ההכשרה, ההשגחה, אופק ההתקדמות שלהם, כי אני מניח שרבים מהם או חלקים מהם ירצו לעבור למקצוע הרופא בשלב מסוים. לגבי מקצוע הדימות, אני מבין שמשרד הבריאות שיזם את ההצעה הממשלתית מתכוון רק למקצוע הרנטגן, לא מתכוון למקצוע הטכנולוגים הרפואיים. האם זה נכון? אני מצטרפת, כי הולכים היום יותר לכיוון של טכנולוגיה, לא לכיוון של רנטגן. טכנולוגים רפואיים יקבלו התייחסות גם בוועדה וגם בחקיקה. האם מינוי של נציג הטכנולוגים הרפואיים במשרד הבריאות מעשי? האם זה עומד לקרות בקרוב?

כי זה נותן כיוון לאיפה משרד הבריאות הולך בנושא הזה. אמרו לי ש-2,000 אנשים עוסקים בתחום הזה. זה רק הולך

כשתהיי פה בכל הדיונים ותשמעי את הדוח האחרון של ה-OECD ביחס למצב הרופאים במדינת ישראל - - לא מעניינים אותי האיגודים של אף אחד. אני לא מדברת על האיגוד המקצועי, אני מדברת על נציג טכנולוגי. לא מעניין אותי האיגוד של הרופאים, האיגוד של הרנטגנאים והאיגוד של הטכנולוגים, מעניין אותנו מצב הרופאים במדינת ישראל ואיך אנחנו משפרים. שאחד לא יבוא על חשבון

כנראה שבארבע השנים הבאות המצב יהיה עוד יותר קשה, לפחות מבחינת מתמחים, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון ולנקוט צעדים לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הקשה. תחילה לגבי עוזרי הרופאים. תודה על הפן המשפטי שהוצג כאן, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים וצריכות לקבל תמונה כוללת לגבי כל האספקטים של הסוגיה הזאת שבהחלט יכולה להוות עזר ואפילו להציל חיים לפעמים. צריך לתת תשובות לגבי ההכשרה, הליווי והסמכויות שניתנים לאותם עוזרים או עוזרות רופאים. צריך לדעת מההתחלה את עניין המוביליות ותנאי העסקה של אותם עובדים, לראות את המסלול הזה שאנשים נכנסים אליו. בכל הסוגיה הזאת של רופא ועוזר רופא יהיה שטח אפור שצריך כמה שאפשר לנסות לצמצם אותו. צריך גם לפתוח אופק, צוהר לבן אדם שבא למקצוע של עוזר רופא להתקדם ולהיות רופא. לגבי הסוגיה של הדימות והרנטגנאות, ואני לא רוצה לחזור על הבעיה הקיימת היום לגבי חלק מהבוגרים, אפילו עובדים שעבדו כבר שנים במקצוע נתקלים בבעיות, וכל זה בזמן שאנחנו יודעים שיש מחסור. לכל הסוגיה של הדימות, לא רק הרנטגנאות, צריך לתת פתרון, במיוחד לאור העובדה שאנחנו בעידן של טכנולוגיה. היום הבסיס של דיאגנוזה לכל מחלה זה האבחון הראשוני והמדויק. אין ספק שגם במקום הזה אנחנו צריכים אנשים שהם מקצועיים, שיש להם הגדרה, שיש להם הכשרות, שיש להם עוגן שהם יוכלו לחזור אליו ולצאת ממנו. אם אנחנו מדברים על עולם הרפואה, אז במכתב שהפניתי אליך, אדוני היושב ראש, ביקשתי שתקיים כמה שיותר מהר דיון בנוגע לאחים ואחיות שסיימו ועברו את המבחנים בהצלחה והם מובטלים בעל כורחם בגלל שהם בוגרי חו"ל. אם אנחנו מדברים על מקצועות הרפואה, צריכים להסתכל על התמונה בצורה כוללת, על כל המקשה שלה, על כל העובדים בתוכה, ולאפשר לאותם אנשים שעבדו,

השקיעו ולמדו לתרום ולהתקיים בכבוד, במיוחד לאור העובדה שיש מחסור. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, עשית עבודה נהדרת. אין ספק שצריך להסדיר את מקצועות הבריאות. גם המקצוע של עוזר רופא וגם המקצוע של דימותן קליני הם מקצועות חשובים שהגיע הזמן לעשות להם רגולציה ממשלתית. צריך להסדיר את המקצוע ולקבוע תנאי עבודה והסכמי שכר באופן מידי. צריך לנהל רישום של מי שמקבל רישיון לעסוק במקצוע, להנפיק רישיון רק אחרי בדיקה מעמיקה ועמידה בכל התנאים המקצועיים, כדי שלא יקבל רישיון מישהו בלי השכלה הולמת. המטרה היא לשמור על איכות הרפואה ואיכות הטיפול. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, בקשה. אני אתחיל בנושא הזה של עוזרי רופאים. אכן כל

ואני אומרת את זה לגבי כל תחום במערכת הבריאות במדינת ישראל, מבורך. בנושא הרנטגן וההדמיה יש מצב שהוא אבסורד - משרד הבריאות נתן סוג של תעודה לאותם טכנאים שנלקחה ב-2005 על ידי בג"ץ, ואחר כך קמה ועדה ב-2012 שדנה בנושא הזה. תראו כמה שנים אנחנו מדברים על האנשים הראשונים שנפגשים עם הבעיה הרפואית. הם הראשונים, עליהם מוטלת האחריות של חיים ומוות. אם הם לא יבצעו את הבדיקה כראוי, הרופא לא מקבל את התוכן שיכול לגזור את דינו ואת חייו של אותו חולה שמגיע. הבדיקה כל כך חשובה, כל כך קריטית. בעיני הכל מבורך, אבל הנושא הזה הוא הדבר הראשון, הקריטי ביותר לגורלו של האדם במדינת ישראל בתוך המנגנון הזה שנקרא מערכת הבריאות. אנחנו יכולים להכשיר עוזרים, אנחנו יכולים להכשיר רופאים ולעשות המון דברים, אבל זה הצעד הראשוני. אנחנו מגיעים רק לסוף של התהליך, אף פעם לא מדברים על ההתחלה. אם היה טכנולוג ראשי במשרד הבריאות, הייתה נמנעת מאיתנו שנים רבות כל התסבוכת הזאת. אין מי שייצג אותם. עזוב את האיגוד, אני לא מדברת על האיגוד, זה לא מה שעומד כרגע על הפרק. מה שעומד על הפרק זה אותו טכנולוג ראשי שיושב עם הנהלת המשרד, יושב בדיונים ומתחיל להתנהל ברמה המקצועית מול המשרד. לאותם טכנולוגים אין פה במשרד, הם צריכים כל הזמן לכתת רגליים וכל הזמן לבקש,

אם זה מאנשים כאלה ואחרים, אם זה ממישהו שמייצג את הרופאים כי הרופאים ללא ההדמיות לא יכולים לעבוד. אם נלך לתהליך של ההכשרה שהוא לא פחות חשוב, אז המל"ג לא מצא עד עכשיו זמן לעסוק בהכשרה שלהם. ההכשרה האקדמית שלהם לא קיימת. היא קיימת בשיטה של טלאי על טלאי על טלאי. אני חושבת שצריך להמתין עם החקיקה כדי להסדיר את הנושא הזה. אני מתפלאת על משרד הבריאות בנושא הזה, כי הוא תמיד רואה כמה צעדים קדימה. אני לא מוצאת פה שום אופק, שום ראייה עתידית למה שהולך להיות, וזה נושא שרק הולך ומשתכלל. ככל שמדענים יושבים ומייצרים עוד מכשיר, עוד מכשיר ועוד טכנולוגיה, לא יהיה מי שיבצע את זה אם הנושא הכי אלמנטרי לא מוסדר. פרופסור אלון הרשקו, יו"ר ועדת תכנית הלימודים במועצה להשכלה גבוהה, בקשה. תודה, אדוני היושב ראש, כבוד גדול להיות פה, זו תחושה של איזה שהוא שינוי היסטורי במערכת הבריאות. אני מטפל בחולים מאז שהייתי סטודנט שנה רביעית בבית ספר לרפואה בירושלים. הפעם הראשונה שטיפלתי בחולה הייתה כשהייתי עוזר אחות בחדר מיון. חילקתי אז תרופות, ניקיתי חולים, ואני מכיר את השטח מאז.

מתמחה, רופא בכיר, וכיום אני מנהל מחלקה מזה שמונה שנים. אני חי את מערכת הבריאות מהשטח כבר מעל ל-30 שנה. כבוד גדול היה לי כשהתבקשתי לעמוד בראש הוועדה שתתווה את הקווים המנחים לתכנית הלימודים לעוזר רופא. מה הן עמדות המוצא שלנו? אנחנו מודעים לגודל חשיבות התפקיד. אנחנו הולכים להפקיד חיים של בני אדם בידי מקצוע חדש, בידי עוזרי רופא,

להכשרה. כולם חושבים שחולה בא וכל מה שהוא צריך זה תרופה, דימות וכו', אבל חולים צריכים אוזן קשבת, הם צריכים מישהו שיפזר את חוסר הוודאות שיש להם. יש רעב גדול בשטח לעוזר רופא, כשעוזר רופא, צריך להבין, זה לא מהמקצועות שאנחנו מכירים עד היום. אנחנו מכירים כל תפקיד כתפקיד סולו, אבל עוזר רופא זה תפקיד של עבודת צוות. החשיבות והמהות של עוזר רופא זה שהוא מצטרף לצוות ומייעל את העבודה. תוך כדי עבודת הוועדה דפקו על דלתנו גורמים שמאוד מאוד מחכים כבר לתפקיד הזה. יושב ראש איגוד האונקולוגים, שהוא אדם מאוד יסודי ומאוד מרשים, אמר שעשה סקר וגילה שרופא אונקולוג מקדיש לחולה סרטן 87 דקות במשך שנה. הרופאים האלה קורסים, העומס הוא עצום. עוזר רופא מכיר את המחלות, מכיר את התרופות, יכול מאוד להקל על הצורך החשוב הזה. לרופא יש פירמידה של משימות. כמובן שבשביל מה שיש בראש הפירמידה צריך רופא, אבל יש עוד הרבה מאוד משימות שאפשר להכשיר מישהו ברמה גבוהה שיוכל לקחת אותן. עכשיו בקצרה לגבי איך אנחנו רואים את כל התמונה. לתמונה יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה מי הולך להיות מועמד לתפקיד הזה. אורן הכניס אותנו למציאות שקיימת בארצות הברית, לכן אנחנו לא ממציאים שום דבר. ניקח לתכנית הלימודים הזאת את הסטודנטים הטובים ביותר, הם יצטרכו להראות ציונים מאוד גבוהים במקצועות שנקראים קדם רפואה,

לעשות שיעורי בית מאוד טובים כדי שיהיו ראויים להיכלל בתכנית הזאת. אנחנו ממליצים שהתכנית הזאת תתקיים בבתי הספר לרפואה. יש לנו מערכת לימודית ברמה בינלאומית גבוהה בפקולטות לרפואה, בבתי הספר לרפואה. איפה אם לא שם? יכול להיות שבעתיד יהיו מוסדות אקדמיים נוספים שיוכיחו למל"ג שיש להם את כל המשאבים, את כוח האדם ואת השדות הקליניים לפתוח תכנית,

יאשרו גם למוסדות שהם לא בתי ספר לרפואה. זה כמו אצל אחיות שלימודי הסיעוד נמצאים במוסדות אקדמיים נוספים. בשביל התפקיד יידרש תואר שני שהוא יותר קשה מהתואר השני הרגיל. אלה יהיו שנתיים וחצי של לימודים שמתוכם תהיה שנה של לימודים עיוניים מאוד אינטנסיביים - ללמוד על מחלות, על תרופות, ביולוגיה, כל הדברים החשובים כדי לטפל, וכל השאר לימודים בשטח, במחלקות, במערכת הרפואית, במרפאות בקהילה, במחלקות בבתי חולים. אתם יודעים שמי שעושה תואר שני מקבל לפעמים פטורים כי הוא למד חלק מהדברים בתואר ראשון. פה אנחנו אומרים שאם יש כללים למתן פטורים, אותם פטורים לא יחולו על החלק הקליני. אנחנו לא מוכנים שתהיה שום התפשרות על הלימודים בתוך השטח עצמו. המורים שילמדו יהיו רופאים. ההסתדרות הרפואית מברכת על זה שרופאים יהיו מעורבים בחינוך של עוזרי רופא, ועוזרי הרופא יהיו בהמשך מורים. רופאים פעילים? כן, אלה יהיו רופאים פעילים. לימודי הרפואה מתחלקים לשלוש שנים מדעיות-עיוניות ולשלוש שנים קליניות. משך הזמן פה יהיה יותר קצר אבל על אותו עיקרון. המוצר שיצא וייקרא עוזר רופא יהיה ורסטילי, אפשר יהיה לקלוט אותו בכל מקום במערכת הרפואה, אם זה אצל רופא המשפחה, בחדר מיון, במחלקת יולדות וכו'. כמו שרופא יוצא מבית ספר לרפואה ויכול להיקלט בכל מקום, כך גם עוזר רופא. החוליה הראשונה זה מי המועמדים, החוליה השנייה היא תכנית הלימודים שתהיה ברמה גבוהה מאוד. יהיה לא קל לעבור את התכנית הזאת, כי יהיו מבחנים של ידע ומבחנים על יכולות קליניות, גישה לחולה וכו'. למרות שאנחנו ועדה של המל"ג לתכנית לימודים, הרחבנו את ההסתכלות וחשבנו מה קורה אחרי שיוצא עוזר הרופא, איך אנחנו מוודאים שהתפקיד הזה יהיה מוצלח. כמובן שקודם כל נצטרך את התקנים, נצטרך שיקלטו אותם,

המקצועות הרפואיים השונים יצטרכו לדעת איך לקבל אותו. ביום חמישי הזה הוזמנתי לדבר בפני ועד האיגוד לרפואה פנימית כדי שיתחילו לחשוב איך הם לוקחים עוזר רופא מהאוניברסיטה ומכניסים אותו לתוך מחלקה פנימית. יכול להיות שזאת תהיה הטמעה דו שלבית. מהנתונים בארצות הברית אנחנו יודעים שחצי שנה ראשונה עוזר רופא הוא מתלמד, הוא עדיין לא מאוד פרודוקטיבי, ורק אחרי שנתיים הוא משתלב לגמרי בצוות. אנחנו בקשר עם האיגודים המקצועיים כדי לוודא שיהיה לנו איזה שהוא מודל יעיל להטמעה, שהשרשרת הזאת של הגיוס, ההכשרה וההטמעה תעבוד כמו שצריך. מכיוון שאנחנו מכניסים מקצוע חדש למערכת הבריאות, צריך גם לוודא שלא מכניסים חוסר איזונים, לכן היה לנו מאוד חשוב לדבר עם פרופסור ציון חגי. הם יציגו פה את עמדתם. הוא בירך על התפקיד החדש. הוא ירצה לקבל אותם כעמיתים, כחברים בהר"י, מתוך הגנה על מעמד הרופא יש נכונות ללמד אותם בבתי ספר לרפואה? יש התלהבות, עד כדי כך שהיינו צריכים לעצור אנשים שרצו לבוא לוועדה כדי להגיד את דעתם. ההתלהבות היא מקיר לקיר. מה לגבי התכנית, הסיליבוס? בחלק העיוני ילמדו מדעים רפואיים, פסיכולוגיה, התפתחות פסיכולוגית, פיזיולוגיה, פתולוגיה, את כל הדברים שרופא לומד, ובחלק הקליני הם יעברו בין מחלקות. המחלקה הכי גדולה היא רפואה פנימית, אבל יש שם גם רפואת משפחה, נשים, ילדים וכו'. נרצה לקבל סקירה של עמוד על הפעולות שהרופא עושה ואיפה הסמכות של עוזר הרופא נגמרת. הקונספט שונה ממקצוע רגיל. עוזר רופא הוא כלי קיבול שאנחנו ממלאים בסמכויות לפי הדיון בין הרופא הבכיר לבין עוזר הרופא. עוזר רופא טוב יקבל הרבה סמכויות, מישהו שהוא קצת יותר הססן ופחות מיומן יקבל פחות סמכויות. משרד הבריאות נותן לנו איזו שהיא מסגרת גדולה שאומרת שעוזר רופא,

לא יוכל להיות מנתח ראשי. בניגוד לרופא שיוצא מבית ספר לרפואה ויכול על פי חוק לנתח מוח, אצל עוזר רופא זה לא כך הוא יצטרך להגיע למחלקה, לשבת עם המנהל או עם מי שאחראי, ולצאת עם הסכם של מה שמותר ומה אסור לו. זו צורה אחרת של חשיבה, וזה מאוד יפה כי זה מותאם בין האמון שנוצר בין הרופא לעוזר הרופא. בעניין מניעת הפרה של איזונים במערכת הבריאות דיברנו עם ד"ר שושי גולדברג ועם הנציגות של מערכת הסיעוד. גם בדוח שלנו אנחנו מסבים את תשומת לב משרד הבריאות לכך שאסור שייווצר חוסר איזון עם הסיעוד, כי הסיעוד לכשעצמו הוא מקצוע עצמאי, חשוב ביותר, קריטי. דיברנו פה על האם לקרוא למקצוע עוזר רופא או עמית רופא. אני בעד לקרוא למקצוע עמית רופא, כי השם צריך להיות מכובד. זה

שמשקף את המקצוע במקומות אחרים בעולם, מה שיכול ליצור הצטרפות לקהילה הבינלאומית של עוזרי הרופא. עמית נשמע טוב יותר, זה חבר. כשאתה אומר למטופל שעמית רופא מטפל במחלקה,

אחד הדברים הקשים לנו, הרופאים, זה לצאת מהחלוק שלנו, להיכנס לפיג'מה של החולה ולראות את העולם. ככל שיש מקצוע רפואי שנותן תשומת לב והקשבה, ככה החולים יותר אוהבים אותו. החולים מאוד אוהבים את האחיות, הן אלו שנותנות להם את הסימפטיה ואת החמלה. לעוזר רופא יהיה ידע ויכולות של רופא, אבל גם תהיה לו את תשומת הלב ואת החמלה שחולים צריכים, שזה הכי חשוב. עורכת הדין מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית, בבקשה. שלום, תודה רבה. ההסתדרות הרפואית בעד הסדרת המקצוע הזה. מאוד מאוד חשוב לנו שהלימודים יהיו רציניים ביותר, תחת פיקוח, עם מעורבות של רופאים, עם מסלול אחיד ונוקשה, כדי שהאנשים שיצאו יוכלו לתפקד בצורה שהם צריכים לתפקד. חשוב לנו שגם הרופאים יהיו מעורבים בהמשך מאחר ומדובר באנשים שכפופים להם בסופו של דבר. אני חושבת שקודם צריך להסדיר את העיקרון ורק אחר כך אפשר לדבר על השם. ההסתדרות הרפואית האמריקאית לא בעד השם "עמית רפואה", כי זה ייצור חוסר בהירות. מאחר ופה בארץ כל המקצוע הזה הוא חדש לגמרי, אני חושבת שזו נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. גבריאל רוזנפלד, יושב ראש איגוד עוזרי רופא בישראל, בבקשה. לפני כשבע שנים נקראנו לדגל, משרד הבריאות חיפש אנשים שייקחו על עצמם את המשימה להיות פורצי הדרך כדי להתחיל את המקצוע החשוב שרבות נאמר עליו. נכנסנו מתוך שליחות גדולה לעבודה קשה, לא מוכרת לכל העובדים במערכת הבריאות שלא כל כך ידעו איך להתייחס, איך לקבל, איך להכניס אותנו כחלק מהמערכת, עם משכורת נמוכה, שעות עבודה רבות וקושי גדול למצוא את המקום שלנו תוך כדי תנועה. הבנו אז, ואנחנו מבינים עוד יותר היום לאור מה שד"ר ספי אמר בנוגע לדוח ה-OECD, שהמקצוע הזה לא פחות מאשר מציל את מערכת הבריאות. במשך שבע השנים האחרונות אנחנו עובדים בעיקר בחדרי מיון, במלר"דים ובמלר"דים של ילדים. קיימים כיום 110 עוזרי רופא שעברו שלושה סשנים של הכשרות של משרד הבריאות ובדקו לא פחות ממיליון וחצי חולים במערכת הבריאות בישראל. שערו בנפשכם ותנסו לתאר לעצמכם מי היה בודק את החולים האלה לולא הפרויקט הזה. עכשיו אנחנו עומדים בפני חקיקה שהיא אמנם סיומו של דבר אבל תחילתו של מסע מופלא שבו יוכלו להיות מוכשרים עוזרי רופא, עם ידע נרחב, עם סמכויות נרחבות, תחת פיקוח של רופא, בעבודה בכל האינסטנציות, כמו שהציג פרופסור הרשקו. ברגע שנעביר את החוק, מה יהיה המעמד של אותם עוזרי רופא שלמדו? האם הם כבר נכנסים? אנחנו בסיומו של תהליך הצטרפות להר"י.

הר"י ואנחנו, ברוך השם, הולכים יד ביד. המטריה של הר"י חשובה ומקצועית. נצטרך לתת את הדעת על מה עושים עם ה-110 עוזרי רופא שכרגע עובדים במערכת. מבחינתנו צריך לעשות שינוי או תיקון למה שנמצא בחוק. התכנית שלנו היא להחיל הוראת מעבר לגבי אותם 110 אנשים, בעצם לתת להם את הסמכויות במקומות בהם הם

אם מדברים על שחיקה, אז אנחנו ברמת השחיקה הגבוהה ביותר, וצריכים לתת לזה פתרון. תמוה בעיני שיש תכנית הסבה, זאת למרות שהייתה לי פגישה עם המנכ"ל הקודם שבה נאמר שיש שישה בתי ספר שצריכים לייצר עוד מפס הייצור כי אנחנו לפני ריסוק.

מסלול הלימוד שלנו בעבר היה מסלול במדעי החברה והטבע. יש היום אפשרות לטכנולוגים לעשות תכנית הסבה של שנה וחצי, להשלים את הלימודים שלהם. מר מישל סומך, דימותן רפואה ראשי, משרד הבריאות,

אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי לפורום החשוב הזה. אני הדימותן הרפואי הראשי של משרד הבריאות. אני מתעסק בתחום הדימות הרפואי מזה 31 שנה. רוב התפקידים שלי היו מינהלתיים-אדמיניסטרטיביים, כשבהתחלה עסקתי גם בקליניקה. בחמש השנים האחרונות אני משמש בתפקיד הזה במשרד. אנחנו במסגרת החוק הזה למדנו את התחום, הגדרנו לראשונה מה זה בכלל דימותנות רפואה. כשאנחנו מדברים על דימותנות רפואית, אנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו מפיקים דמות או איבר לצרכים רפואיים, לצרכים טיפוליים או לצרכים אבחוניים. אנחנו משתמשים בשלוש טכנולוגיות עיקריות, שזה קרינה מייננת, גלי קול או מגנט שמופנים כלפי אדם. זאת ההגדרה המדעית של תחום הדימות הרפואית. במדינת ישראל מתבצעות כשבע מיליון בדיקות דימות בשנה. כשאני מדבר על בדיקת דימות, אני מדבר על רנטגן קונבנציונאלי, אולטרסאונד, PET, MRI, CT והטיפולים באמצעות הקרנות. יש כ-1,300 עד 1,500 דימותנים רפואיים. אם תשאלו אותי למה הערכה הזאת, למה אין מספר מדויק, זה כי אנחנו לא יודעים כמה דימותנים יש בארץ. אני כרגולטור לא יכול לתכלל את התחום הזה בראייה עתידית מבלי שאני יודע כמה אנשי מקצוע קיימים במדינת ישראל. איך אנחנו ביחס למדינות ה-OECD מבחינת מספרי הבדיקות? השימוש בבדיקות דימות הוא מאוד מאוד גבוה. 70% מהמטופלים שמגיעים לחדר מיון מבצעים בשלב כזה או אחר בדיקת דימות, כאשר בכל שלב מהבירור הרפואי שלהם לאחר מכן הם יזדקקו לשירות דימות כזה או אחר. תחומי הדימות הרפואיים נמצאים בכ-30 בתי חולים וב-343 מכונים בקהילה. התחילו ללמד דימות רפואית מיד אחרי קום המדינה בלימודי תעודה של שנתיים. מ-1987 עד לפני כשנה הלימודים היו אקדמיים, כאשר בבר אילן העניקו תואר ראשון במדעי החיים והחברה. אחרי הרבה מאוד עבודה שלנו מול המל"ג ומול מוסדות האקדמיה, מדינת ישראל הקימה באוקטובר האחרון שלושה מוסדות שמעניקים B.Sc ב-Medical Imaging, וזה בדומה להכשרות שמתקיימות באירופה, באוסטרליה ובארצות הברית. כמו שאמרו כאן לפניי, עד 2005 משרד הבריאות העניק תעודת הכרה במעמד לכל מי שסיים את לימודי הדימות שלו. החל מ-2005, בעקבות איזה שהוא בג"ץ, משרד הבריאות חדל מלהעניק את זה, כשמאותו רגע התחילו להיכנס לתוך התחום הזה הרבה מאוד אנשים עם הכשרה חסרה, לקויה או בלי הכשרה בכלל. בשנת 2008 הכניסו לחוק כמה וכמה מקצועות ולא את מקצוע הדימות. לפודיאטריה,

טיפול בציפורניים חודרניות, צריך רישיון במדינת ישראל, אבל בשביל להפעיל מכשיר MRI או מכשיר CT לא צריך רישיון. גם כירופרקטיקה תוקן, אבל תקנות לא נתנו מאז. מי שמפעיל מכשיר PET MR שעולה 24 מיליון שקל לא צריך היום רישיון והכשרה מתאימה, ואת זה צריך לתקן. כשהמנכ"ל שאל אותי למה אנחנו צריכים להסדיר את המקצוע הזה הרי יש הרבה מקצועות לא מוסדרים, הצגתי לו את רשימת הטיעונים המאוד הגיוניים לכך שזה היה צריך להיות כבר מוסדר מאתמול. הנזק שדימותנים רפואיים יכולים לגרום בלי הכשרה והשכלה מתאימה הוא גם בלחשוף את הציבור לקרינה מייננת וגם בכך שהאיכות של הבדיקות היא משמעותית יותר נמוכה לרדיולוג מאשר מטפל שיודע מה הוא מחפש, איזה פרוטוקול של בדיקה הוא מבצע. יש לנו משמעויות מאוד גדולות בתחום ניהול הסיכונים, אנחנו מקרינים נשים אחרי טיפולי פוריות, נשים בהיריון וילדים שאנחנו צריכים לדעת איך להגן עליהם במהלך הבדיקה או אם בכלל לבצע להם את הבדיקה. כרגולטור יש לי קושי באכיפה. כשאני מגיע לביקורות בבתי חולים ובמכונים קהילתיים, אני לא יכול להטיל שום סנקציה כי המקצוע שלי לא מוסדר בחוק. המעסיקים יודעים את זה כשאני מגיע אליהם. אני לא יודע מה היקף העוסקים במקצוע הזה. יש הרבה סטודנטים שאחרי שנה ראשונה עוזבים את האוניברסיטה, לא מחכים לקבל תעודת סיום והולכים לעבוד במכונים פרטיים. הם לומדים את הרנטגן הקונבנציונאלי בצורה כזו או אחרת ומתחילים לעבוד. נגעת בנקודה קצת כואבת, כי שפתחו את המכשירים במרפאות שיניים ודיברו על אכיפה, על מעקב ועל פיקוח, ראו שהנושא הזה פרוץ לחלוטין. זה דיון בפני עצמו שצריך לעשות. חבר הכנסת בוסו, אתה צודק. זה פרוץ לחלוטין. דיברנו על זה שבצד זה שאנחנו נותנים רישיונות גם צריך את הפיקוח. אין את הפיקוח, זה נהיה שוק פרוץ. כשאני מגיע לבקרה אין לי שום יכולת לאכוף את המנדט שלי. אני רואה מזכירות רפואיות מפעילות מכשירי CT. כשאני פונה למנהל המכון ושואל אותו למה המזכירה מפעילה, הוא אומר לי שמכיוון שהסייעת של הרופא שינים לא הגיעה וחבל לו על הלקוחות אז הוא נותן למזכירה להפעיל את ה-CT. כשאני שואל את המזכירה למה למטופל אין חלוק שיגן עליו, היא פשוט לא יודעת על מה אני מדבר, ולי אין שום דרך לאכוף את זה כי בשם חוק יסוד: חופש העיסוק כל אחד יכול להפעיל מכשיר CT. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ההמלצה של מבקר המדינה וועדת הבריאות ב-2008 הייתה להסדיר את המקצוע. אנחנו לא יושבים היום ליד הרדיולוגים. לדימותן רפואי שמבצע בדיקה בשעה 02:00 בלילה במכשיר MRI אין רופא צמוד שהוא יכול להתייעץ איתו. אז מה זה טלרדיולוגיה? טלרדיולוגיה זה פענוח מרחוק. בעולם הדיגיטלי מבצעים בדיקה ואחרי יומיים הרופא יכול לשבת אצלו בבית, במשרד או בבית חולים ולפענח את הבדיקה מרחוק. מה עיקרי הצעת החוק? הדבר הראשון שעשינו זה הגדרנו מה זה העיסוק הזה, מה זה בכלל דימותנות רפואית. הלכנו למקורות האירופאיים, הוצאנו את ההגדרות של המקצוע הזה משם והתאמנו את זה לארץ. קבענו מה הם תנאי הכשירות בשביל רישיון לדימותן רפואי, מה הכשירות האקדמית שאנחנו דורשים ומה הכשירות הקלינית. כתבנו שאנחנו דורשים כ-1,290 שעות קליניות בשמונה תחומי דימות שונים. דרך אגב, זו כמות ההכשרה הקלינית הכי ארוכה מבין מקצועות הרפואה. בתוך הצעת החוק הגדרנו איזה פעולות רשאי לבצע אך ורק דימותן רפואי, שזה ייחוד הפעולות וייחוד העיסוק. הפרק הכי מורכב שהקדשנו לו הכי הרבה זמן זה סוגית הוראות המעבר, מה אנחנו עושים עם דור המדבר, עם דור הביניים שמאז 2005 נכנס לתחום, עוסק בו בפועל בלי השכלה ראשונית מתאימה. בתוך הוראות המעבר נתנו את הדעת לכל אלה שכבר עוסקים במקצוע הזה, לאיך אנחנו מרשיינים אותם בדיעבד בהתאם לניסיון שלהם בתחום שבו הם עוסקים. עמרי גולן, הלשכה המשפטית במל"ג, בקשה. כל מה שנוגע להצעת החוק הממשלתית שעוסקת בהסדרת העיסוק של עוזר רופא ודימותנות רפואית נמצא בסמכותו של משרד הבריאות. הנוסח תואם איתנו בכל ההיבטים שנוגעים לסמכותה של המל"ג ואין מניעה לקדמו. חשוב להדגיש שתחום הרנטגנאות לא הוכר במל"ג כתחום שמתאים למתן תואר אקדמי, לכן יש קושי לדרוש בחוק, כמו שהצעות החוק הפרטיות דורשות, תואר ברנטגנאות כתנאי לרישוי מקצועי. יש שלושה מוסדות אקדמיים שמלמדים כרגע תואר. דימות רפואית, לא רנטגנאות. בחוק כתוב תואר ראשון ברנטגנאות ודימות. אין תואר ראשון ברנטגנאות מבחינתנו. אז תתקנו את זה לדימות. המל"ג העניקה אישור לשלושה מוסדות להשכלה גבוהה לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון בדימות רפואי, כשהאישור הזה עוד לא מהווה אישור להענקת תואר. ככל שיידרש תואר אקדמי כתנאי לרישוי של טכנולוג רפואי, כך יהיה מקום לקדם תואר כזה. מל"ג תוודא שההכשרה של הסטודנטים בתכנית הלימודים של עוזרי הרופא אכן יקבלו את כל הכישורים הקליניים שמתאימים למשימות ולעיסוק בתפקיד. ד"ר זיו פז, ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית,

בתור ראש אגף טכנולוגיות רפואיות בשירותי בריאות כללית אני אחראי על כל תחום הדימות בכללית. אני אחראי על סקטור הדימותנים, על סקטור הטכנולוגים הרפואיים ועל כל הפעלת מכוני הדימות של הכללית. אני מברך על היוזמה הברוכה להסדרת מקצוע הדימתנות הרפואית, זה מבורך ביותר,

זה שאין דימותנים רפואיים בכמות מספקת במדינת ישראל משפיע על הפעלת המכונים ועל זמינות השירותים. לפני כשנה הוצאו 28 מכשירים מיוחדים שצריך מישהו שיפעיל אותם. לנו בכללית יש 110 תקנים פנויים כרגע, והמצב זהה בכל מערכת הבריאות בישראל. אחד הדברים שהתפתח בשנתיים האחרונות זה הסבה לדימותנים רפואיים. גם בסיעוד היו תכניות להסבה, מה שהציל את מערכת

לפני שנתיים משרד הבריאות התחיל ביוזמה ברוכה, ואני מברך על כך, בכך שהוא פתח תכנית הסבת אקדמאיים באחד מבתי הספר. חצי מהסטודנטים

זה לא פותר את הבעיה. אם יש בית ספר קיים שמכשיר, אסור לצמצם את זה. בישראל יש שישה בתי ספר, כאשר ארבעה מהם הם של משרד הבריאות. יש לציין שבית הספר בשיבא נסגר ונפתח לפני ארבע שנים. פתחנו תכנית זהה לחלוטין לתכנית ההסבה.

כשהתבקשנו להגיש הצעה לפתיחת תכנית הסבה, בסוף בחרו בתכנית של שיבא. פתחנו את המחזור הראשון בהצלחה רבה.

לא צריכים להיות חכמים בדיעבד אם אפשר להסדיר מלכתחילה שכל בית ספר לדימות שמוכר במדינת ישראל יוכל לפתוח תכנית הסבה לפחות אחת לשנה. אפשר להגביל את כמות המשתתפים אם אתם לא רוצים להציף את השוק, אבל אנחנו רחוקים מכך, אנחנו רחוקים מהצפת השוק. אני מברך על האקדמיזציה, אבל תכנית האקדמיזציה האריכה לשלוש וחצי שנים את ההכשרה משלוש שנים, העלתה את סף הקבלה, מה שיגרום לכך שנראה שינוי במציאות רק בעוד שלוש וחצי שנים. ד"ר פז, אתה אומר דברים לא נכונים. כמות הנרשמים לא מימשה את - - הכשרה נכונה והכשרה מתאימה. איך הכשירו אותך?

אני שומע פה ביקורת על עצם הלימודים ועל הסיליבוס שאנחנו בוודאי לא מעוניינים לצמצם. נצטרך להתייחס לסעיף הזה, הוא צריך לעבור איזה שהוא ליטוש. שלומי מרום, יו"ר חטיבת הטכנולוגים הרפואיים, הסתדרות ההנדסיים, בקשה. שלום ותודה רבה. זאת התרגשות עצומה לנציג של טכנולוגים רפואיים להופיע פה מול כולכם. אנחנו מדברים על מקצוע שדוהר בדהירה מטורפת קדימה. בכל טכנולוגיה חדשנית הפנייה היא מיד לטכנולוגים הרפואיים.

מתעסקים בדימות, ברור לגמרי ששליש מתוך הטכנולוגים הרפואיים הם דימותנים מדובר על 900 אנשים שמתעסקים בדימות. המיוחדות בדימותנות של הטכנולוגיים הרפואיים היא שלא מדובר בבדיקה ושיגור בפס רחב, אלא בבדיקה, בפענוח, ברישום של הפענוח, בקריאה לרופא, בישיבה עם הרופא על כל חולה. זאת האמת באולטרסאונד נשים, זאת האמת באקו לב, זאת האמת בכלי דם. אי אפשר לדון על חולה בלי חוות הדעת של הטכנולוגית הרפואית. התחברתי מאוד לדיון על עוזרי רופא. אם מישהו צריך עזרה ממני בנושא של עוזרי רופא, הוא יכול לגשת אלי, אני אספר לו המון על עוזרי רופא. המקצוע שלנו הוא יד ימינם של הרופאים. בגלל מצוקת הרופאים קם המקצוע הזה. כשמכניסים קוצב, כשמפעילים אקמו, כשמחברים מכונת הנשמה, מתייעצים עם הטכנולוגית הרפואית. אי אפשר לזוז בלעדיה, הרופאים תלויים בה. הכשרת הרופאים המתמחים במקצועות הדימות נעשית על ידי הטכנולוגים הרפואיים. הטכנולוגית הרפואית מדריכה את הרופא המתמחה איך לבצע את האולטרסאונד. אתה יכול להגיד לנו כמה דימותנים וכמה טכנולוגים רפואיים יש? בתל השומר יש 190 טכנולוגים רפואיים. אנחנו גדלים ב-15% כל שנה. כמה פעולות אתם עושים היום? אני לא רוצה לזרוק מספרים סתם. אנחנו תלויים מאוד ברופאים, בזמינות שלהם. העבודה היא כתף לכתף. כל בדיקות האקו במיון ובמחלקות נעשות על ידנו. טכנולוג רפואי הוא מפענח טכני במובן זה שהוא יודע להביא את התמונה - אין לו מבט רפואי. רפואי לגמרי, קליני לחלוטין. ההכשרה למקצועות הדימות של הטכנולוגים הרפואיים היא 10 חודשים שכוללים כ-1,500 שעות על מקצוע אחד, על תחום אחד. בנינו את הסיליבוס החדש שלנו בכל מכללות ההנדסים במדינת ישראל כך שבכל מקצועות הדימות חייבים התנסות של 10 חודשים, 40 שעות שבועיות. במקצועות אחרים,

צריך עוד שלוש שנות התמחות. ההתנסות הקלינית של הטכנולוגים הרפואיים בדימות היא ארוכה. צריך לחשוב על העניין הפענוחי.

איי של הטכנולוגים זה לפענח, ואת הדבר הזה אי אפשר לעצור. אהובה בירנבאום, טכנאית ראשית, קופת חולים מאוחדת, בקשה. תודה רבה, זכות גדולה לייצג פה את הטכנולוגים הרפואיים. אנחנו הקו הראשון ברפואה בישראל. אני חושבת שכל אחד בשולחן וכל אחד במדינת ישראל נתקל בטכנולוגים הרפואיים. בבתי חולים, בקהילה, בכל מקום אנחנו נמצאים. במאוחדת מבוצעות מעל מיליון בדיקות בשנה על ידי טכנולוגים רפואיים. אני מעל 30 שנה טכנאית אולטרסאונד. אנחנו מכשירים את הטכנאיות ואת הצוות שלנו עם הרבה יזע ודמעות, כי אנחנו באמת רוצים להביא את רמת הבריאות הכי טובה שאנחנו יכולים להביא למדינת ישראל. אנחנו מבקשים שגם יקשיבו לצד שלנו, שלא ייקחו משהו ששייך לנו וינסו להעביר את זה לאיזה שהוא סקטור אחר. אנחנו מעל ל-30 שנה בתפקיד ומבקשים שתהיה הסדרה לתפקיד שלנו, שתהיה הכרה במעמד התפקיד שלנו. לי הייתה הכרה במעמד, היה לי מספר רישיון, אבל הוא נלקח ממני. אנחנו עובדים שנותנים את הנשמה שלנו. בקורונה עבדנו 24/7 כדי להציל את כולנו, את כל בני המשפחה שלנו.

הטכנולוגים הרפואיים קיבלו על הדימות במכונים לרפואה גרעינית הרבה יותר ממה שקיבלו הרנטגנאים. הרנטגנאים למדו רק רנטגן - אנחנו למדנו רפואה גרעינית. הרנטגנאים הכניסו אותנו לסכסוך הזה ברגע שנוצר מכשיר ה-PET CT. את יותר ממחצית ממכוני האיזוטופים, שזה הSPECT-CT וה-PET-CT, מפעילים טכנולוגים רפואיים. משרד הבריאות כפה על הטכנולוגים הרפואיים שממשיכם לעבוד לעבור קורס PET-CT במשך שנה שלמה ברמב"ם, סיליבוס של משרד הבריאות. איישנו את מכוני הרפואה הגרעינית במשך 30 שנה, כשכל הסיפור הזה יצא לאור רק כשנוצר מכון ה-PET-CT. אני רוצה לשאול את הרנטגנאים שפה אם הם יודעים מה ההבדל בין ה-SPECT-CT ל-PET-CT. אין שום הבדל, גם ב-SPECT-CT יש קרינה CT וגם ב-PET-CT. עורכת הדין נעה בן שבת, בבקשה.

להזכיר כמה שאלות שעלו בעקבות הדיון. מישל סומך הזכיר את הנושא של חופש העיסוק וההצדקות לקביעת ההגבלות על העיסוק, שזה משהו שצריך ללוות אותנו במהלך הדיונים. החוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוסק במקצועות אקדמיים. יכול להיות שצריך מסגרת אחרת למקצועות שאין בהן הכשרה אקדמית, אבל זו כרגע המסגרת שבה אנחנו עוסקים. לגבי מקצוע עוזר הרופא צוין פה שמותר לו לעסוק במקצועו רק אם הוא קיבל הרשאה. יש לנו פה שני שלבים, גם את העיסוק וגם את ההרשאה. לגבי התואר הראשון נאמר פה כמה פעמים שמדובר דווקא במקצועות קדם רפואיים, אבל לא זה מה ששמענו, לא זה מה שמופיע בהצעת החוק. כדאי לברר על איזה תואר ראשון מדובר, ואולי לתת ביטוי בהצעת החוק גם לעובדה שמדובר על הרבה מאוד שדות קליניים. אנחנו מדברים, כמו שהוזכר פה, על מקצוע שהוא עדיין לא מקצוע מבוסס בישראל. זה לא מקצוע שאדם נכנס למערכת ויודע מה הוא עושה, לכן זה דבר שמחייב אותנו לדעת מה סוג הפעולות. מישהו הזכיר פה שאבחון מבצע רק הרופא, אבל אנחנו מבינים מתוך הצעת החוק שאבחון ייעשה גם על ידי עוזר רופא או מקצועות אחרים. צריך ללמוד ולהבין בדיוק איפה ההבחנה. דיברו פה על העומס שהוא המצדיק את הפעולה, רק דילגו על השאלה מדוע מכניסים מקצוע אחר, מקצוע חדש,

שמענו ממר ברקוביץ על פיקוח צמוד, על כך שהרופא נמצא צמוד, בחדר ליד, שעוזר הרופא עובד כחלק מצוות, אבל הצעת החוק לא נותנת לזה ביטוי. אם לכך אנחנו הולכים, צריך לתת לזה ביטוי בהצעת החוק. דובר פה על תנאי העבודה. הוזכר פה היום שהם לא עושים תורנויות אלא עובדים חמישה או יותר ימים בשבוע. דובר כאן על שאלת האופק, על איזה אופק עומד בפני המקצוע הזה, בפני האנשים שיהיו במקצוע הזה, מה אפשרויות הקידום שלהם. נושא שהזכירו פה הרבה פעמים הוא הנושא של איכות הטיפול והבטיחות. הזכיר המשנה למנכ"ל בתחילת הדברים שהוא הגיע ולא היו רופאים במחלקה. צריך לזכור שהמצב שאין רופאים במחלקה יישאר. הזכיר ד"ר ברקוביץ שהפריפריה היא זאת שתהנה מעוזרי הרופא. המשמעות של זה יכולה להיות שלא יהיו בפריפריה רופאים אלא רק עוזרי רופאים. צריך לראות בדיונים איך אנחנו מונעים מהפריפריה להיפגע כתוצאה מכך. אני חושב שאחרי הדיון היום עוד יותר מבינים עד כמה הוא היסטורי וחשוב למערכת הבריאות במדינת ישראל. ראינו רק בשבוע שעבר את הדוח של ה-OECD ביחס למצב הרופאים, לכן אנחנו פועלים בכמה זירות וחזיתות בשביל לוודא שלא נהיה בקריסה.

לכן היום הוא חשוב והיסטורי. הוועדה מבקשת להודות לכל המשתפים בדיון. לגבי עוזר רופא או עמית רופא הוועדה מבקשת

הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות לשבת עם איגוד עוזרי הרופא על מנת להכין כבר כעת תכנית הכרה בהעסקה ובהכשרה של עוזרי הרופא הפועלים כיום, והשלמה במידת הצורך לנושאים נקודתיים ככל שיש צורך. לגבי הדימותנים הרפואיים הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות לבחון את בקשת הוועדה לאפשר את השמת הדימותנים והכשרת הדימותנים לא רק במרכז

אנחנו נקבע דיון המשך ככל שיתאפשר. אנחנו מעוניינים לקדם את החוק בשביל שבמושב הזה הוא יסתיים. נשמח, ולא רק במסגרת דיוני הוועדה, שהגורמים הנוספים, אם זה ההסתדרות, הר"י, המל"ג, קופות החולים, איגוד הטכנולוגים ועוד גופים ישלחו לנו את ההתייחסויות, כדי שהצוות המשפטי והמקצועי יסנכרן ויעלה את זה ככה שנוכל להגיע לדיונים בוועדה כשההערות יהיו כבר מוטמעות בנוסח ונגיע לתוצאות. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:55.